אתן לכולם לפתוח את הזום, שלום לכולם צוהריים טובים. אני רואה פה גם את משרד הבריאות,

כלכלה. אוקיי, אז צוהריים טובים לכולם, מתנצל על העיכובון. אנחנו בעצם בדיון,